בוקר טוב לחבריי חברי הכנסת, בוקר טוב לאנשי הממלכה ובוקר טוב למצטרפים. אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו מקיימים כבר דיון שני בחוק שנקרא "חוק החטיבה

אפשר רק לדעת

לגבי הממשלה הבהרתי בישיבה הקודמת - - אני מצטער. לא יכולתי להיות.

חשבתי להגיד בגדול מה הסוגיות העקרוניות שמתעוררות בהקשר הזה, חמש הסוגיות העקרוניות, ואחר כך כמובן הדברים יעלו בצורה יותר פרטנית ביחס לכל סעיף וסעיף, כשבחלק מהדברים גם נעשו שינויים כבר בעקבות חלק מההערות.

כמו החטיבה להתיישבות.

עקרונית. ניכנס לזה כמובן בפרטים של הצעת החוק, כשהיתכנות של מהלך מהסוג הזה מושפעת גם מהיקף הסמכויות שמעבירים בפועל

האם נעשות בדיקות מספיקות שהקרקע - - - מי יפקח? מי יעשה את הפיקוח הזה?

אגב, פיקוח ובקרה על

כשנגיע לסעיף הרלוונטי אנחנו חושבים שצריך לערב פה גם גורמים שהם בעלי מקצועיות וידע

זו אחת

וזה דבר שיש הכרח לעשות באופן שפועלת רשות מקרקעי ישראל, לעשות את הדברים האלה בהקצאות שוויוניות ובמכרזים.

להבטיח שההפעלה שלה

זאת אומרת, האם זה סמכויות מקבילות? אם החטיבה לא פועלת בתחום מסוים,

האם הכוונה של היוזמים זה שהחטיבה

הוועדה צריכה לתת את דעתה לגבי השאלה העקרונית.

נוכל לעמוד על ההערות האלה - - - לא, לא, לא. ניסן, לא,

היה דיון עקרוני בשבוע שעבר, אלעזר. לא מאשימים אותך שלא היית

ועברו יותר משבועיים שהחוק הזה יובא ביוזמת ארבעה חברי כנסת שמזוהים עם הימין הקיצוני,

ולכן לפי דעתי לחוק הזה אין שום מטרה, אין לו שום הצדקה.

למשל באדם יש שטח שמשלמים, הרוב זה שטח עירוני ושטח קטן שלא. למשל היישוב קידר, הוא לא משלם על הקרקע ומעלה אדומים משלמת. את זה בא החוק הזה - - - רגע, רגע. בצלאל,

איתן, תראה - - - בעיניי זו תכלית החוק ורק בזה הוא משנה את המציאות הקיימת.

תודה. אני רק רוצה להראות כדוגמה, מאחר שיש סעיף

לא שאלתי מה הוא יעשה - - - אלעזר,

- - - קשיים משפטיים.

אני לא מצליח להבין מה אנחנו רוצים לעשות

הפצנו את הפרוטוקול ושם יש את דברייך מהפעם הקודמת למי שרוצה.

בבג"ץ?

מה שכתוב.

"בשלב זה היועץ המשפטי מתנגד לקידום הצעת החוק האמורה."

אני זוכר את אותם דיונים שהיו על חוק ההסדרה, כשאמרו שזה מקרה חריג ביותר וכדומה. כל הדיון נצבע בהחרגה קיצונית מאוד, ופתאום החקיקה הזאת

אפילו אותה מילה שהשר כתב בטוויטר או בפייסבוק אתם זוכרים אותה? מה הייתה המילה?

איזה שר? השר בנט.

זה

בני, רק על הכותרת? באותה מידה שחבריי דיברו על הכותרת,

שנייה.

הוא מדבר ותן לו לדבר,

אני לא רוצה שתיכנס. זה ויכוח על הזכות. אתה כבר בפעם החמישית או השישית נכנס,

אני צריך

לחברי איתן

אמרנו בשבוע שעבר שאין גוף במדינת ישראל שלא מקבל דוחות מבקר המדינה בכל שנה יוצא דוח עב כרס ויש ליקויים. את הליקויים צריך לתקן. והחוק הזה, בין היתר, מנסה להסדיר דברים שנתגלו לאורך השנים, בין היתר כמובן תשלום. תנוח דעתך, אלעזר, יהיה תשלום מסודר שייקבע על ידי השמאי הממשלתי, לא על ידי החטיבה להתיישבות, כפי שיש בכל מקום אחר בארץ,

לרבות הנחות ופטורים,

משני צדי הקו הירוק, יש אזרחים שווי חובות וממילא גם שווי זכויות. אני רוצה לומר לברושי הוא לא פה שתנוח דעתו גם בהקשר הזה, יש עוד למעלה מחצי מיליון דונם אדמות מדינה שעוד לא הוקצו לחטיבה. החוק הזה בפירוש צופה פני עתיד. הוא גם בהוראות המעבר מתייחס לקרקעות שהועברו ונוהלו עד כה על ידי החטיבה, וגם הן, יראו בהן כמי שהוקצו על פי החוק הזה לחטיבה והועברו ניהולה, אבל יש הרבה מאוד לאן לשאוף. בסדר, יש ברוך השם, 450,000-400,000, תלוי איך סופרים ואיפה משרטטים את הגבולות, מתיישבים ביהודה ושומרון, ואת המספר הזה צריך להכפיל ולשלש בעזרת השם במהרה בימינו,

תודה. תמשיך הלאה ואז שוב. בצלאל, לא הסברת לי למה זה רק ביהודה ושומרון. רגע, נגיע עוד מעט. זה בני הסביר לך. רק שם יש את המורכבות. ביהודה ושומרון יש מורכבות מדינית, גאופוליטית, שהרחבנו עליה קצת בשבוע שעבר, אני מניח שנרחיב עליה עוד בהמשך - - - אני לא חושב שאתה רוצה - - - לא,

לא להיגרר.

עזוב, בצלאל. אני אענה לו רק במשפט אחד. אם חבר הכנסת שטרן יביא הצעת חוק שאומרת שהקרקעות בהתיישבות הכפרית בתוך הקו הירוק יועברו מרמ"י,

תוקע, מקשה, שמספסר בקרקעות, מייקר אותן ותוקע את ההתיישבות יועברו לחטיבה, כדי שההתיישבות הכפרית משני צדי הקו הירוק תתקדם, אני הראשון,

שחותם לך בראש החוק. בצלאל, אני מבקש - - - רק אמרתי לאלעזר שהוא יביא חוק, אני חותם איתו על החוק. אני מבקש, כל מה שאמרת לגבי רמ"י לא מכובד. אני אומר לפרוטוקול שזו עמדתי ביחס לרמ"י. להווי ידוע שאמרתי רק את עמדתי. אני אומר בכל הדיון הזה רק את עמדתי. תקרא.

אני אתן לכם אחר כך את האפשרות אם תרצו להגיב. רק כשאדוני מרמ"י יצעק שהתוכנית - - - לא, לא,

בצלאל.

- - - הכפשות מיותרות.

נחכה לחזור לשאלה הקודמת ואז ממילא תהיה ברורה התשובה לשאלה הזאת. אולי. כרגע אנחנו מדברים על מנגנון העברה.

ואז עוברים למנגנון העברה.

שנכנס בנוסח המעודכן ולא היה בנוסחים הקודמים, שהוא מעביר את זכויות בר-הרשות הנדרשות

אנחנו חושבים שמבחינת מה שמדובר פה זה העברה של סמכויות ניהול, ועד כמה שאנחנו מבינים במצב הקיים ניתנים הסכמי הרשאה לפיתוח, הסכמי הרשאה

זה בר-רשות. הוא נתן הסכם שלא תראה בשום מקום אחר במדינת ישראל ל-49 שנים, שזה הסכם הרשאה לתכנון,

יישוב. מכוח ההסכם

שתתפשט מסמכויותיה. החשש שלי, ואני אומר את האמת,

שהסדיר את תחום הפעילות של החטיבה להתיישבות, וכוונת המחוקק בחוק ההוא הייתה מאוד מאוד ברורה, ולצערי הרב במשך שנה

ההפך, במקומות שתוקף ההרשאה פג אני מאשר קידום תב"עות.

אני רק אומר, כפי שאמרת, שמכיוון שיש מורכבות גדולה מאוד, ואנחנו מדברים על היקפים גדולים, לא על בית

אז למה - - - אבל יש לה

אני אסביר. מכיוון שעד היום ההתייחסות המשפטית אל המעבר, אל המקטע הזה שמהממונה אל החטיבה,

ההתייחסות המשפטית גם של היועץ המשפטי לממשלה, גם של בית המשפט, שרק לאחרונה בתיק של מצפה כרמים קיבל את זה,

להתייחסות

אם לא,

הוא עושה את זה מצוין,

עוד אין לנו נוסח.

על מה הוא לא יגן?

זה אושר בטרומית? כן, הסעיף המהותי. אפשר לשמוע

הממונה מעביר בר-רשות לחטיבה? חטיבה מול מתיישב ברור שזה בר-רשות.

בדרך כלל מה שמקובל בישראל הקטנה זה שמתחילים עם הרשאה

ולכן נשאלת השאלה מה התכלית של החוק ולשם מה אנחנו הולכים לקדם חוק,

חוק ההסדרה תיקן טעויות עבר והחוק הזה ייצור את טעויות העתיד. כלומר, החוק

וחוק ההסדרה מתקן את שגיאות העבר.